ערב טוב, אני פותחת את הדיון של ועדת הכנסת. החלק הראשון שלנו זאת הבקשה של יושבת-ראש ועדת הפנים

(התקנת מערכת לייצור חשמל מאנרגיית חשמל או מתקן אגירה בבית משותף), לקראת קריאה שנייה ושלישית. מיקי חיימוביץ' (יו"ר ועדת הפנים והגנת